בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי,

בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2021